רון כץ רות וסרמן לנדה גבי לסקי יעקב מרגי שירלי פינטו

שיין נירה שפק יושב-ראש הכנסת מיקי לוי מנכ"ל הכנסת גיל

תודה ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, תודה למנכ"ל הכנסת חברי מר גיל סגל, תודה לחברי הכנסת כולם, תודה לנציגים מפורום החברה המשותפת שמכבדים אותנו פה בנוכחותם, וכמובן לחברי וחברות הארגונים השונים,

לראות אנשים שהם מהצד הכי ימני של הקואליציה הזו, ולהצליח לראות את האיש מעבר לפלקט. להצליח לראות את האיש, את האדם מעבר לאידאולוגיה. ואלו נקודות האור שאני רוצה שנשמר. עכשיו, אני רוצה להתייחס דווקא לחזון שלי לפוליטיקה הישראלית. ואני יודעת שאנחנו כל הזמן מתעסקים בהווה, וביום הזה אני דווקא רוצה להציע פתח

אני מאוד מקווה שאנחנו לוקחים את זה למקום אחר,

זאת הפתעה לכל אחד מחברי הכנסת. אני מבקש את סליחתכם,

יש לי יום מטורף, לו"ז בעייתי מאוד. היה לי כיף לשבת פה במקום לחזור למשרד שלי עם כל הבלגן. כאן יותר כיף.

אלימות היא לא רק פיזית,

היא לא רק מתבטאת בזה,

וגם אלימות כלכלית, שבהם הפוגע לוקח מהקורבן את כל הזכויות

התקשורת 12 שנה הייתה נגד הקואליציה ועכשיו 12 שנה היא נגד האופוזיציה. את זה לא אני אמרתי, אוחנה אמר.

שוויוניות. בהקשר הזה בהחלט ברוח הדברים שנשמעו פה יש מהות במחלוקות, לא צריך לטשטש אותן, צריך ליישב אותן במובן הזה שהן ישבו,

חוץ מהשקדייה שיש לה איזה קריאת כיוון מאוד מעניינת,

זה לא בדיוק הזמן הנכון לפרוח, עדיין מאוד קר בחוץ. חלק מפירות ההדר גם

נכון,

אצלי גם השקדייה, דרך אגב, לא נשרה עדיין, אז זה בכלל מראה שאנחנו במציאות קצת משוגעת

קשה לריב עם אפרת. בצלאל שטאובר, בבקשה.

מציינים פה כל כך מעניין. בעיקרון דיברת על משכורת,

להתווכח. והדרך לעשות אותה הייתה צריכה להיות במקצועיות, זה הסיפור. פה יש פורום של מומחים במחלוקות

ובחברה עם כל כך הרבה גלגלי שיניים צריך הרבה מאוד שמן, ונימוסים טובים זאת לא בושה. ואת הילדים שלנו אני בטוח שכולנו מחנכים לנימוסי שולחן טובים,

יפה, ולנימוסים טובים,

ואמרו את זה לפניי, ואני אגיד את זה גם כן, ואולי אני אגיד את זה יותר בבוטות

אבל אם תהיה אפשרות באמת לעבוד ביחד איתכם,

יש ידע,

שאם תתמסרו לזה אפשר לעשות עבודה משמעותית לא רק לחברי הכנסת, אלא לכול העם שנושא אליכם עיניים. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד אחרון. אני חושב שהבעיה הזו היא לא בעיה שבאה מהכנסת,

אנחנו גם חווינו בתוך מערכות הבחירות טלטלה והתפרקות של מפלגה שאוחדה. זאת אומרת שאני יכולה באמת להבין את התסכול ואת הקושי של האופוזיציה, ואת התחושה שנלקח

אבל למירב יש פה יחס מועדף, אתה יודע את זה.

מי כמוהו יודע את זה. זאת ועדה כדי להסביר עוד פעם לכולם.

הסבר,

חברת הכנסת בן ארי וחברת הכנסת וולדיגר.

אבל היינו במקומות חשובים אחרים, יש לנו תרוץ טוב. אמרתי מראש שחברי הכנסת

יש כמה מגבלות, אם זה ועדת הבחירות המרכזית שיכולה לפסול אותך, אבל גם אחר כך בג"ץ בעצם יכול לשנות את הדעה או שיש לך קלון שביצעת פשעים ברמה כזאת שיש לך קלון על פי החוק, ואתה לא יכול להיבחר לכנסת. ומעבר לזה אין לך שום דרישות לתפקיד הזה, לא

אנחנו מייצגים את כל האזרחים והאזרחיות גם אם לא כולם הצביעו עבורי, ולא כולם נתנו לי. יש כרגע ועדות משנה, וועדת חוץ וביטחון שעדיין לא מתפקדות בגלל הריב

והמשימות המוטלות על מדינה בהקמה לא השלמנו רבעון

- - - אנחנו דור מייסדים ואנחנו צריכים לנהל את זה אחרת. כי הם הוסיפו - - - אני מבקש לא להפריע לי. בקרה על הרשות המבצעת זה התפקיד השני של הכנסת. אנחנו לא מבצעים בקרה נאותה על הרשות המבצעת. בסיטואציה הנוכחית הקואליציה היא קואליציה ממושמעת, ההקשרים

שעלינו לשים לב לאופן שבו לפעמים אתם נגררים

אבל אתם הופכים להיות קצת עבדים של דימויים מבחוץ או שאתם נזקקים

- - תמשיכו להכות בנו, זה בסדר.

קטי, היה פה דיון ארוך.

שהיה, שמעתי אותו בדרך לכאן, אבל אני רוצה לשמוע מה הוא עושה. אני בטוחה שאם הבאת אותו לכאן סימן שיש

ולכן אני מברכת אותך על היוזמה.

אני חייבת ללכת לדבר על הטוב המשותף ביני לבין קרן ברק בזמן הזה, אז ברשותכם, אלך, אבל כל יוזמה

הבלון השני זאת הרמיסה והבריונות.

ראשונה או לפעמים אפילו: צאו החוצה,

אתה יודע, מדברים: צאו החוצה. אף פעם זה לא היה נהוג כאן, וכרגע בכנסת הזו זה נהוג. ואגב, זאת הכנסת הרביעית שלי. הבלון השלישי זה חוסר הכבוד אחד

נמצאת בתוך שיח ההסכמות,

משותפת, מאיה מורנו שמובילה איתי את הנושא של השבת הבנים. קטי שטרית ואנוכי זאת באמת דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, שלא משנה סלע המחלוקת ולא משנה מה עובר ומטלטל את

דווקא את זה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לשים פוקוס על מי שעושה פה עבודה טובה גם אם היא יותר שקטה,

ואז באמת כל הדבר הזה ישתנה. אני יכול לומר לכם שאני מאוד גאה

תודה רבה לכם שבאתם, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכים אחרי זה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:40.